בוקר טוב לכולכם, אני פותחת את ישיבת הוועדה על כ' (ייעול מערך הכשרות) מתוך הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2021 ו-2022). אנחנו ישר הולכים להקראה, אנחנו קראנו את החוק, נשארו לנו רק שלושה פרקים לסיים את ההקראה ואחר כך פרק העיצומים. ברגע שנסיים את ההקראה של החומר שעל שולחננו אנחנו נתחיל לחזור להתחלה לתיקונים שביצענו בחוק לפי נוסח שהונח על שולחננו.

אני מבקשת להקריא את סמכויות פיקוח, סימן ב'. מינוי מפקחים 2כה. השר רשאי להסמיך, מקרב עובדי מערך הפיקוח על הכשרות, מפקחים שיהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה, כולן או חלקן, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה. לא יוסמך מפקח לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים בו כל אלה: הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי, לדעת השר, לשמש מפקח, הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו, כפי שהורה השר, הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר. הודעה על הסמכת מפקחים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות. פיקוח על גופים נותני הכשרה ומועצות דתיות מוסמכות 2כו. מפקח יבצע פעולות פיקוח כדי להבטיח כי גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת פועלים בהתאם להוראות חוק זה. כמה היא קוראת? אמרתי, נסיים פרק וסבב. פרק שלם?

פיקוח ובקרת כשרות 2כז. מפקח יבצע פעולות פיקוח ובקרת כשרות על עסק בעל תעודות הכשר כדי להבטיח כי הוא פועל בהתאם לתעודת ההכשר ובהתאם לתקן הכשרות שעל פיו ניתנה תעודת הכשר, וכי אינו מפר את הוראות סעיפים 3(ב), 4(ב) ו-5. מפקח יבצע פעולות פיקוח כדי להבטיח כי מי שאין בידיו תעודת הכשר אינו מפר את הוראות סעיפים 3(ר), 4(א) ו-5 לחוק. סמכויות מפקח 2כח. לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המזהה אותו, לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע הוראות חוק זה או להקל על ביצוען; בפסקה זו "מסמך" לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995 וכן מדבקות או אריזות של מצרך, ליטול דגימות של מצרכים וחומרים, וכן למסור את הדגימות לבדיקה, לשמור אותן או לנהוג בהן בדרך אחרת, להיכנס למקום שבו פועל גוף נותן הכשר או לבית עסק, או למקום שקשור לפעילותו של בית עסק, ובכלל זה למקומות אחסון וקירור שבמתחם המבוקר ואגפיו או שבשליטתו של בית עסק, לרבות כניסה לכלי תחבורה כשהוא נייח, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט, ליטול תעודת הכשר אשר אינה בתוקף, בין משום שפג תוקפה או משום שהגוף נותן ההכשר או מועצה דתית מוסמכת הודיע לממונה כי החליט לבטל תעודת הכשר לפי סעיף 2ה. זיהוי מפקח 2כט. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שני אלה: הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, יש בידו תעודה חתומה בידי השר המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג לפי דרישה. מנגנון לבירור תלונות 2ל. הממונה יקים מנגנון לבירור תלונות של צרכנים ועוסקים בכל הנוגע לפעילות גוף נותן הכשר ובעלי תפקידים בו, השר יקבע הוראות לעניין אופן קבלת התלונות ובירורן, הוראות כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של הממונה, הממונה לא יברר תלונה שהיא תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או שבית המשפט הכריע בו לגופו, תלונה קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים, תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה לממונה על התלונות או לגורם אחר המוסמך לבררה והיא התבררה ונענתה לגופה ואין הצדקה בנסיבות העניין לשוב ולבדוק אותה. מצא הממונה את התלונה מוצדקת ישקול לנקוט באמצעים הנדרשים לדעתו, לרבות לפי סעיף - - - ההפניה צריכה להיות לסעיף אחר שהוספנו שהיא מאפשרת לשלול תעודה ועוד כל מיני אמצעים שיש לממונה. תוצאות בירור התלונה יימסרו למתלונן ורשאי הממונה להעבירן גם לגורם עליו הוגשה התלונה. רק הערה טכנית. באחד הסעיפים מופיע 'בית עסק', הכוונה היא לעוסק, לכל מי שהוגדר כעוסק בהגדרה כפי שהקראנו אותה בתחילת הדיון. היועץ המשפטי,

הסבר קצר על הנעשה בפרק הזה.

אפשר הסבר ארוך כי קראתם פרק ארוך. היום סדר הדברים יהיה כזה,

סבב קצר כל אחד וממשיכים קדימה. מי שלא מבין, מצטערת.

אנחנו לא צריכים להבין על מה אנחנו מצביעים? כן, אדוני.

גם אני מאוד מצטער. זה אחד הפרקים החשובים בחוק הזה שהוא בעצם - - - אבל תדבר קצר, בבקשה. זה אחד הפרקים החשובים בחוק הזה שבעצם נועד לאזן, במרכאות, את העובדה ששירותי ההשגחה והפיקוח על כשרות עוברים לגופים פרטיים ביחד עם המועצות הדתיות

יש פה את דרכי הסמכת המפקחים, יש את ההכשרה שהם צריכים לעבור ואת הדרך שבה הם פועלים במובן הזה שהם צריכים להזדהות בצורה מאוד ברורה כשהם מפעילים את הסמכויות שלהם לפי

עודת ההכשר פיזית הם מצבים מאוד מאוד ברורים שבהם התעודה לא בתוקף, אז זה פשוט להסתכל בתאריך של התעודה, ומצבים שבהם נמסרה כבר הודעה על ידי הגוף נותן ההכשר או מועצה דתית שהם שללו את התעודה, במצבים האלה סברנו שאפשר לתת את הסמכות החריגה הזאת כי מדובר במצבים ברורים שבהם לא

אנחנו מדברים על משהו שעוד לא קראנו אותו,

עוד לא שאלנו שאלות לגביו ואנחנו לא יודעים מה זה מועצה דתית מוסמכת ואת רוצה שאני אתייחס בשתי דקות לסעיף הזה כשעיקר הסעיף נכנס פה

חיוני לעובדים, יש מועצות דתיות שיודעות לעבוד טוב ולתת שירותים כמו שצריך, למען התחרות אנחנו רוצים כמה שיותר גופים שיעבדו בתחום הזה. לכן המועצות הדתיות חזרו

אתה

הכוונה שלי היום,

כמו מועצות דתיות,

הלאה.

אז אני חושב, אולי, תחשבו על זה,

אם הכנסתם סעיף כזה משמעותי של המועצות הדתיות ל - - - אני לא יכולה טכנית, אני חייבת קודם כל לסיים,

נדמה לי שיעקב היה לפניי. יעקב מרגי, אתה רוצה להתייחס לפרק הפיקוח? כן, לפיקוח. אני תוהה,

שאני באמת מעריך אותו, הערכתי אותו בכל התפקידים כשכיהנתי בתחום שירותי הדת, מנהל מחלקת הונאה בכשרות,

יש לי שאלה, יותר נכון.

האם המועצה הדתית היא אוטומטית מותרת במתן השגחה או שגם היא צריכה לקבל אישור מהממונה?

יש חלקים מקובלים שנהוגים לגבי הכשרת מפקחים בדרך כלל,

איך הוא מזדהה, איך הוא מפעיל את הסמכויות וכו', לגבי השאלה של אם הוא צריך להיות גם משגיח וכו', אני חושב שנציגי

הספקתי עד הצהוב והאדום קצת, אבל הירוק עוד לא הצלחתי להגיע, מרוב שאני צריך גם לשמוע וגם להגיב. בכל אופן אני מתייחס לסעיף (5),

כאן המשמעות היא רק טכנית.

מוסיפה הרבה מאוד וגם אני אומר לך עוד דבר - - - אני חצוי עם זה,

אז אני גם אומר, היא משנה דברים בחוק, לא רק במה שקורה בוועדה אלא גם מה שקורה מאחורי הקלעים. זו ההערה העקרונית. ההערה המעשית, הסעיף שבמחלוקת שנמצא לפנינו, 2לא, דעתי לא נוחה

חבר הכנסת קרעי, זכות הדיבור של קרעי, לא להפריע. זה בדיוק מה שאני רוצה לשמוע,

אתה אומר שהרפורמים

כל החוק הוא - - - אתם לא עונים,

אני שומרת עליו. מי זה יימצא? הוא כבר נמצא בכל החוק - - - חבר הכנסת קרעי,

אני מסיים. אני מסכים עם זה שצריך להתייעל בכשרות והתייעלות כלכלית והכול טוב, עקב האכילס של הרפורמה הזו זה זה

כן, צריך לשמוע מה הכיוון של המדיניות.

מזכיר שאנחנו עוסקים פה ביחסי הון-שלטון שאנחנו לא יודעים לאן זה

הארגונית הישראלית זה יכול להתגלגל למקומות שאנחנו לא רוצים

אני אבקש, ברשות הרב.

גברתי,

שאנחנו רואים פה עכשיו והוקראו חלק מהם, לא מסתירים את העובדה האחת, זה נכון,

עם הממונה והמועצה הדתית והמועצה הדתית ולא מועצה דתית והממונה והממונה והממונה, יש פה דבר אחד, אין פה שום מעמד למוסד שהוקם על ידי הרב קוק, שניר אורבך הגיש שלשום הצעת חוק להנציח את זכרו של הרב קוק, אין שום אזכור בתוך כל החקיקה הזאת, אין מעמד, לא לרבנות הראשית ולא לרבנים הראשיים ולא למועצת הרבנות הראשית. שום מעמד, מה כן יש

תשעה קבין של שיחה נטלו הגברים ואחד לקחה האישה. לפחות אצלנו יש צחוקים.

אבל אני מבקש,

לדבר על הרבנים,

שהוא קיבל את זה בשמחה ובהבנה. אני יודע שאת לא מתכוונת ואמרת את זה לפרוטוקול של מרגי. אני מאוד מודה לך, יושבת

עכשיו על השלושה רבנים. אני גם שמעתי דיון שאת דיברת על רבני צהר וכו' וכו'. אני רוצה להגיד לכם, כשרות זה מקצוע.

את חושבת שיש מישהו משגיח,

יש 6,000 אנשים שנבחנים בבחינות לרבנות כל שנה, את חושבת שבגלל שיש לו איזה נייר שהוא רב,

הוא יודע להיות רב

אני פשוט לקחתי

תרגישי טוב. זה מאוד חשוב.

חבר הכנסת בליאק, תחליף אותי לכמה דקות. אין מישהו בזום? מה יש בזום? הרב משה כהן מהר

הרב יוחאי או אחרים?

אני אשמח לראות פרוטוקולים של זה.

כן, בהחלט. הוא מדבר על הדיון הפנימי, אני לא יודע.

אבל אם כן תנוח דעתך? היא תנוח חצי שעה ואחר כך משהו אחר יתעורר.

בדיון הקודם הבאנו את המצגת ובאמת התבקשנו לפרט. להבנתי, להחלטת חברי הכנסת ויושבת ראש הוועדה, הוחלט עקב רצון של באמת לדבר מהזום, שזה לא

לגבי הסעיף שבמחלוקת, שדיברתם עליו הרבה, המנגנון לבירור תלונות, אז אני רק רוצה לציין שאין פה באמת מחלוקת אמיתית בינינו, זה יותר מחלוקת ניסוחית, בוא נקרא לזה, כי אנחנו במשרד

בפרק הזה אנחנו עוסקים בפרק שהוא פרק סטנדרטי של סמכויות פיקוח שאין בו הוראות מיוחדות למעט אחת שציינו אותה ולמעט הדברים להתרשמותי בשלב זה לפחות, עד שלב זה, ניתנה לחברי הכנסת הזדמנות נאותה וניתנת להם הזדמנות נאותה להשמיע את התייחסותם. אם אנחנו נחוש

או ממועצה דתית מוסמכת- לא יציג תעודת הכשר או מסמך הנחזה להיות תעודת הכשר או תעודה או מסמך המעיד על כך שהוא מקבל שירותי השגחה או כל מצג כשרותי אחר

המטרה של הדבר הזה היא למנוע את התופעה שקיימת היום,

מה שמקובל בהרבה עסקים, אני לא יודע את האחוז שלהם, אבל ננקב כאן אחוז קודם, שהם מחזיקים תעודת הכשר מטעם הרבנות המקומית ובנוסף לכך מחזיקים תעודות השגחה כאלה ואחרות מטעם גופים אחרים שנותנים להם שירותים דומים מעבר

הדבר הזה היה אלטרנטיבה לאלה שלא רוצים כשרות, כשיש לך רק גוף אחד, שהוא אומר שהוא לא רוצה רק רבנים ואין תחרות, אבל ברגע שיש היום תחרות אפשר לקחת גופי כשרות שבוודאי שיהיו בסקלה הזאת - - - מה, אתה רוצה כאלה - - - אני רוצה לאסור את האפשרות היום שישימו תעודה ולכתוב

זה בהקשר של השער השלישי. אבל זה הפוך. פה זה הפוך, אבל אני יכול להכניס מגבלה למספר גופי כשרויות?

לא יציג תעודת הכשר או מסמך הנחזה להיות תעודת הכשר,

היום הוא לא יוכל כי אם יש תעודת כשרות במקום שהיא כביכול מה שהחוק דורש, באותו רגע אין הונאה בכשרות.

כן,

הרפורמה הזו היא לא רפורמה בהלכה, אלא רפורמה בתהליכים וכשר הוא כשר מבחינתנו מפני שגם

הוא לא רואה שאנחנו

דיווח טרום יבוא, כדי לתת לגורם המפקח איזה שהוא כלי לבחון אם יש לו מידע מוקדם לגבי הגוף נותן הכשרות. במה אתם מתנגדים?

אנחנו לא מתנגדים.

ודאי שאם לבית אוכל יש תעודת הכשר והמפקח מצא כשל, למשל במקרה קיצון הוכנס בשר טרפה לתוך בית העסק. פשוט וברור שיש כאן עברה על החוק, עברה פלילית על החוק,

אם למשל רואה מפקח מוצר בחנות שמחזיקה תעודת הכשר ועל המוצר יש סימון שהוא כשר,

כשרות מביאה רווחים, לא עלויות.

אף אחד לא עומד עם אקדח על הרקה למישהו לקחת כשרות. זה כושר קנייה ולשכות המסחר והעסקים הקטנים והעסקים הגדולים יודעים שהמשק תלוי בזה. אני לא אמרתי לא להביא בשר לא כשר, אמרתי שגם בזה

ודבר אחרון,

מכיוון שמטבע הדברים יש מגבלה לרבנות לפקח על הכשרות של המוצרים בחוץ לארץ, אנחנו מתנים את זה גם היום ביחס לסוג מסוים של מוצרים,

אני אתקן אותך רק. יש שני מסלולים, כפי שאמרה יושבת ראש הוועדה. המסלול הקיים היום, יבואן שלא רוצה להתקשר עם גוף בארץ - - - הוא ממשיך לעבוד מולך, כפי שהוא עובד עכשיו. אם הוא יתקשר רק עם גוף בחו"ל, יתקשר רק עם נותן הכשר בחו"ל, הוא עובד במסלול הנוכחי, כמו שקיים היום, הוא צריך את האישור

יש כאלה שאומרים שיותר.

ועכשיו על פי הפיילוט שאנחנו מקדמים ברבנות,

זו תהיה גם תעודה הרבה יותר מהירה. מצוין. אז יופי,

ומי שלא יעמוד בדרישות החוק ויעשה קומבינות ישללו ממנו את הרישיון,

אני רוצה להתייחס קודם כל לגופם של דברים.

ואני חושב שאת צריכה להציג עמדה עקבית בעניין

סליחה, אנא ממך.

איך אתה לא דיברת? לא הוא דיבר וגם אני לא דיברתי. אתה לא דיברת?

לא התייחסתי לדברים. אורי, לא, זה כבר מוגזם.

חבר כנסת אבי מעוז - - - גברתי היושבת ראש - - - זהו,

לא מדברים כולם ביחד.

שתי דקות בבקשה להתייחסות לסעיפים שהקראנו. תודה

סומכים על איזה שהן תעודות שמעידים שהאוכל פה נעשה כשר כי ככה וככה וככה ואנשים סומכים על זה ואוכלים שם וחושבים שהם אוכלים אוכל כשר. אולי תוכלו לומר לנו,

תאמרו בשער השלישי למה הוא נועד,

רעות,

תסיימי להקריא את כל הסעיפים בפרק הזה.

במקום "ציון שמו של נותן תעודת ההכשר" יבוא "את סמלי הכשרות שנקבעו בתעודת הכשר שהונפקה לו"; בסעיף קטן (ב), במקום

במצבים שהוא מגלה שיש לכאורה הונאה בכשרות אז הוא יכול לפעול ולהפעיל באופן ישיר סנקציות, בין היתר שלילת תעודת ההכשר. הסעיף הראשון מתייחס לחובותיו של העוסק, להציג את התעודה ואת סמלי הכשרות שיש ברשותו.

לשר הדתות אין מילה?

לא, הוא השר המתקין. אבל בהסכמה, אתה יודע מה זה בהסכמה, תומר? כן. זה וטו.

ואני לצערי הרב לא שומע, לא את משרד הדתות.

אני מבין שהרפורמה הזו באה מבית היוצר של שר

מצד אחד קובעים רף מינימום בחוק, מצד שני עושים שער שלישי. אבל חבר הכנסת מרגי, אתה מבין, אפרופו מה שנשאלנו קודם,

בסדר, מסכים איתך, חוזר לשער השלישי,

אם הנושאים האלה לא יפורטו בתקנות טרם

כלומר התקנות חייבות להיכנס לתוקף. אתה מסכים עם חבר הכנסת מרגי?

מאחר שאני לא סומך על הרבנות הראשית, לא הכלים המנהליים שיש לה והיא חסרת כלים, ואני רואה את ההתנהלות כאן, אם כבר התקנות

אם אנחנו רוצים באמת להכניס תחרות כלשהי ואם יצרן יאמר לעצמו שהוא רוצה לעבור מגוף נותן הכשר לגוף אחר הוא רוצה להבין שהעלויות שיש לו על המהלך הזה הן מינימליות ויהיה כדאי

בסוף כל תעשיין או כל בעל עסק עושה את השיקול הכלכלי שלו והוא ממדל, הוא יגיד: אני עובר לגוף אחר,

וכך, בענייני רגולציה אני חושב - - - הוא לא

מה זה 2ב2?

אה, זה כל העניין שהוספתם. יופי, זה מה שאנחנו אומרים. אנחנו צריכים להגיע לשם. שאנחנו ביקשנו להחריג, אנחנו נחזור לזה.

מה שכתוב שהסכמת שר האוצר נדרשת להסמכת מועצה דתית מוסמכת. לא, זה לא מה שכתוב. שר האוצר קובע כללים יחד עם שר הדתות לעניין ההתנהלות הכספית במשק כלכלי

זה 2ב2, אדוני. הנוסח יהיה 2ב2 בסוף, כי זה הסעיף הנכון.

נכון. זה יהיה אחרת בנוסח, אבל כן.

ובתנאי שהוראות לעניין התנאים האמורים בסעיף 2ב2(ב) או ש-? אני אפנה אתכם. יש שם עוד סעיף, בסעיף קטן (ב)(2) כתוב - - - 2ב2, סעיף קטן

לא אגרות. יש פה גם אגרות, יש פה גם דיווח, שזה בסדר,

אבל יש פה דברים שהם לב ליבה

ההסתייגות שלי זה שחלק מהדברים שנמצאים פה לא צריכים להיות פה, שלא יהיה כתוב רשאי ולא יהיה כתוב חייב ולא יהיה כתוב שום דבר, בגלל

תתחברו לעניין הזה, תחשבו שאתם מדברים כרגע על חומרים כימיים, על חומרים כימיים מסוכנים.

רק המילה 'רשאי' שנדחפה פה עם רשימה כזאת באה ואומרת שחובה אין פה,

הבנו, שמענו, יש מה לחשוב. מי שביקש להתייחס

אבל קודם כל את ה'רשאי', זה צריך להיות חייב. זה אליה וקוץ בה.

לא יכול להיות היום שתצא רפורמה בלי שהשר יקבע. אני גם חושב שהיה צריך כבר היום להביא בפני הוועדה, ברבנות הראשית ישבו על זה. יש פה אנשים שהיו שותפים שישבו הרבה זמן וזה היה כבר

אתם כל הזמן מטיחים, והשר כל הזמן עולה על דוכן הכנסת, ואני לא יכול להגיד לו מכיוון שיש לו את זכות הדיבור, והוא אומר: אתם לא סומכים על הרבנות? גופי הכשרות,

הדוגמה היא, היום בהכשר הקיים של הרבנות כתוב שמוצר מסוים הוא בהכשר הרבנות בת ים או בהכשר הרבנות ירושלים, לא כתוב השם של הרב המכשיר ברוב רובם המכריע של ההכשרים.

עם כל הכבוד לרבנות אנחנו רוצים לפתוח את זה ואנחנו רוצים שייכנסו גופים חדשים ותהיה הוזלת מחירים ואנחנו פותחים את היבוא, ויחד עם זאת תהיה גם אחריות וגם קשיים ויחליפו אריזות,

" חוק איסור הונאה בכשרות תחילה והוראות מעבר 97. (א) תחילתן של הוראות סעיף 2 כנוסחו בסעיף 93(4) לחוק זה, ושל סעיף 13 לחוק איסור הונאה בכשרות,

על אף הוראות סעיף 2ז(2) לחוק

לא חשדנו בכם שחזרתם בכם מהרפורמה. אני קודם כל אנסה להסביר את התיקונים,

האחד זה תיקון בחוק לשירותי הדת היהודיים שמבהיר שבכל מה שנוגע לכשרות המועצות

זה השינוי היחידי שקורה מיידית. מה הרציונל? מועצה גדולה, ערוכה יותר, מסודרת יותר. זה הרציונל. בדרך כלל זה עיריות. אם אני מועצה אזורית ונותן שירותי כשרות - - - לצערי נכון

אם אתה רוצה להגדיר מה זה מועצה גדולה אז אתה כותב 20,000, אתה צריך לראות כמה כמויות של חנויות או מפעלים יש להם בניסיון שלהם. אני מדבר על שנת המעבר, שנת המעבר אומרת שייתנו להם לעשות את זה

למוני יוצר קשר עם רב עיר מסוים ומתחיל

נגיד שאנחנו מדברים על רב העיר של רמלה שהוא מתחיל

להכניס אותה עכשיו כדי להרגיע את שרירי הבטן,

עשינו משהו. אף אחד לא יכול לשנות גם אם הממשלה הזאת תיפול.

לא - - - לא,

יש פה פגיעה קשה בכושר התחרות,

ואני רוצה לתת לך דוגמה מיבוא. נגיד שעשינו רפורמה ביבוא על משהו חשוב מאוד, אבל נתנו לחמש חברות גדולות להתחיל לפני כולם, לפני

בכלל, אני חושב שהשאלה הכלכלית היא בסופו של דבר הנקודה הכי חשובה. בדיוק. אני באתי עכשיו

מזל שהפעלנו קצת לחץ.

את הנושא הזה של הוועדה של שלושה

יש ערים שיש בהן בעיות בכשרות,

זה קיים,

את תיתני לאותו מקום בעייתי, לאותו רב

אני לא מדבר עכשיו על הרב סתיו, אני מדבר על מישהו אחר. את נותנת לו עכשיו צ'ק פתוח

שאם בסוף הדיונים פה, כשתקשיבי גם לחוות הדעת הכלכלית,

שאומרים לך מומחי הכשרות, תגיעי למסקנה שהרפורמה הזאת נזקה רב מתועלתה, תגידי: חבר'ה,

back to the drawing board. לא תעמדי עם שעון עצר כשמישהו

בנוסף לזה אני גם חבר ועדת כשרות ברבנות הראשית,

אני חייב לציין קודם כל שאנחנו המומים מזה שהולכים לפרק את כל הכשרות של הרבנות, אני גם אסביר למה זה נקרא לפרק, אבל בלי לבדוק את הבעיות.

יש שם 500 עסקים, עיר גדולה בישראל, בנוסף

הוא פותח את זה רק לאותם אנשים בודדים שלא מעניין אותם מה דעת הרב המקומי על זה, מה דעת הרבנות הראשית לישראל,

רוב ככל הציבור, חלק גדול לפחות בכל מקום

בסדר גמור, אתה תקבע את התקן שלך ואתה - - - והרבנות הראשית

החוק לא יכול להורות לרבנות הראשית לפסוק

סוף סוף התכבדתם ובאתם לכנסת. לא נעים להגיד לך מי אשם שהם פה, אבל לא משנה, אני לא לוקח קרדיט.

בסדר. על כל פנים, אני התבקשתי והסכמתי והכנתי והגשתי.

בעיקרון הדוח של האוצר שהוצג, הדוח שהאוצר הגיש במידה מסוימת מבוסס על דוח אברמזון. אם אני טועה אני

בירושלים, שהיא לא מאפיינת. (היו"ר משה טור פז) זה בערך 20%. וקחו בחשבון שכשאני אומר לכם כפל השגחה אני מתייחס לסדר גודל של 14 גופי כשרות. משרד האוצר.

אפשר להציג את זה על המסך?

אם נוכל נציג, מיד נבדוק.

בבקשה.

אני נכנס לתוך התחום

למעשה מה שיוצא, זה שהחוק פה מטיל מס עקיף. האוצר, אתם רוצים להתייחס בסוף או פה? מה שהוועדה

אדוני, אני מעדיף שתעבור על המסקנות שלך ונשאיר לאוצר זמן להתייחס לפני ההפסקה. אז אם אתה יכול חמש דקות להציג את המסקנות. אין בעיה. מה זה אומר? זה אומר שלמעשה כרגע יש לנו מימון של המדינה של 22 מיליון.

אם אני מעסיק את המשגיח ואני גוף הכשרות - - - אתה נהנה,

אני לא נהנה, בא לי לבכות מפני שאתם נהנים. אם זה היה משהו אחר היית קופץ ואומר: מה

קודם כל האומדן הכלכלי שלכם מבוסס,

אני אגיד שהאומדן שלנו כמובן מתייחס לכל גוף במדינת ישראל שיש לו תעודת כשרות, קרי

(הישיבה נפסקה בשעה 13:30 ונתחדשה בשעה 14:07.) (היו"ר יוליה מלינובסקי) אני פותחת את הדיון. משרד המשפטים, אתם מתחילים את ההקראה. זה

גברתי, מי אסף פה את החומרים שהיו על השולחן?

מישהו אסף פה? אין לי את החומר. רעות, איזה סעיפים להקריא? זה הפרק הנוסף.

גוף נותן הכשר שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון, בניגוד לסעיף 2יב. גוף נותן הכשר שהפר הוראה מהוראות התקנות שנקבעו לפי סעיף 17(א1)(1), שהשר קבע,

כי ניתן להטיל עיצום כספי בשל

האינטרס של שומרי הכשרות הוא באמצעות עיצומים כספיים ולא באמצעות הליכים פליליים שהיום אנחנו נוקטים כלפי בעלי עסקים, מתוך נקודת הנחה שההליך הזה של עיצומים כספיים הוא הליך נכון יותר, גם מבחינת גובה

או במצב שיש בו עבירה פלילית וגם יש עליה כבר קנסות מנהליים ולכן אנחנו רואים בכך קושי לא מבוטל.

גם לא כל כך תואמת את המצב שבו יש דרישות מוגברות של גוף נותן הכשר.

אתם מבקשים להטיל

אז קחו את זה בחשבון, אנחנו לא מחליטים על זה שום דבר, אני רוצה לראות איך זה מתקדם. בנושא הזה של העיצומים הכספיים אני פה סומכת אך ורק על אנשי המקצוע וגורמי המקצוע שייתנו לנו להבין מה מקובל

בשונה מדברים

שאולי זה הערכות ותחזיות של האוצר, מה שראינו לנגד עינינו זה דברים של מציאות, לא צריך בשביל זה מחקר. זה אחד לאחד עשו עבודת נמלים, הביאו את כל מה שיש במועצות הדתיות,

והביאו את זה לכאן, וזה כמעט לא ניתן לוויכוח. אנחנו שמענו כאן דברים אחרים לגמרי, התשובות לא היו תשובות,

בסופו של דבר היא חקיקה פרסונלית,

ואני מסיים ואני מתייחס לסעיף הקודם בסדר היום. היא חקיקה פרסונלית, היא לעיני כל ישראל פרסונלית.

זה יותר מדי מתוחכם בשביל מה שאתה אומר. אז בסדר, אז המועצות הדתיות, לאור בקשתך הם הסכימו למועצות הדתיות. ואז בונים את זה בדיוק איך ש בנושא הזה איך שבנו את זה כאן, יש כאן ממש פגיעה בשוויון בעיסוק.

בזמן הביניים, ואתה נותן לו

על מה אתה מדבר, על הסעיף הקודם? על הסעיף הקודם, אני לא התייחסתי אליו. לכן זה שעושים רק מועצה דתית של עיר שמעל 20,000 איש, וגם תקופת הביניים תישאר לא

בזה זה יישאר, תודה רבה. אני רוצה,

הפסקה חמש דקות, אני רוצה את מנכ"ל הרבנות

זה מתן תעודת הכשר או כל מצע כשרותי אחר מטעם

בפסקה הזאת, שימו לב שהסעיף שאתם מפנים אליו לא מתייחס למצע כשרותי ואין שום סיבה להפנות כאן למצע כשרותי. אנחנו לא נכניס בדלת האחורית דברים שקשורים ל דברים שדיברנו עליהם. תומר, תעיר שוב את ההערה שלך בקול,

סעיף קטן (7), אי מתן זכות שימוע לפני קבלת החלטה על שלילה או על קביעת תנאים או על התליה, יש חובה, גוף נותן הכשר מחויב להעניק זכות שימוע לעוסק

זה נראה לי - - - יכול להיות שמגיע לו קנס,

שוב, היות שגם מדובר במעשה שבסוף יהיה מילה מול מילה, אני חושב שזה קנס מאוד חריף לאי הצגת תעודה. הלאה.

גוף נותן הכשר שמפר את אחת מההוראות שהשר קובע לפי סעיף 17, למשל לעניין היקף מינימלי של שעות השגחה. כאן אני אדגיש, ואני אתייחס גם לדברים שתומר העיר מקודם,

כאן מבקשים להתבסס על הצהרה וזה גם כאילו

שיידעו שאסור להם להעסיק מישהו לפני שהוא נתן הצהרה, זה די פשוט. ברור. הלאה,

גוף שמעסיק משגיח שלא עבר את המבחן העיוני של הרבנות הראשית, וסעיף (21) זה גוף נותן הכשר,

פה אנחנו חשבנו לקבוע פה עשר שנים, פה גיל 50. אגב, נציין שזו אפליה כביכול לטובה, לא גילנות לרעה. בדרך כלל כשמציינים גיל בדרך כלל מכוונים, מה שאנחנו בדקנו

וכל מי שעוסק בתחום הכשרות יודע אותה, שהרבנות הראשית לא תמיד עומדת בקצב של ההסמכה. יש אנשים שרוצים לגשת למבחנים, א', לא תמיד הם

כאמור בסעיף 5(ד); הסמכות להוסיף על סכום העיצום הכספי בשל הפרה נמשכת או הפרה חוזרת לפי הוראות סעיף 6, ושיעור התוספת. זכות טיעון 3. מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 3 רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, בפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו

המתחיל במצווה. תגמרי עד 5. לא טען המפר

חבר הכנסת מרגי, נו באמת, תן לה לעבוד.

כל התקנות האלה של העיצומים עשה בן אדם אחד, עכשיו אני מבין איך הם מתכוננים לעשות הכנסות

אני מבין עכשיו איך הם עושים,

יש מקרים שבהם רוצים לתת אפשרות מצומצמת להפחית את שיעור העיצום הכספי בנסיבות שנקבעות מראש בתקנות. תקנות אלה טעונות אישור של ועדה של הכנסת, כמקובל בכל הפרקים של עיצומים כספיים, ולכן אנחנו מבקשים להוסיף כאן את הצורך באישור ועדה של הכנסת לתקנות

לא שילם המפר תשלום במועדו, יראו את החלטת הממונה על פריסת התשלום כאמור בסעיף קטן (א) כבטלה, יתרת החוב תעמוד לפירעון מיידי ויחולו הוראות סעיף 10. גבייה 11. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה ועל גבייתו יחול חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995.

הערות על

בטח בשלבים הראשונים של הפעלת התכנית. במקרים כאלה ועוד דומים, שיפורטו בכללים, נכון יהיה לשקול להטיל התראה מנהלית ולא ישר עיצום.

מישהו רוצה לשאול על סימן ב'? בדרך כלל מי שמטיל את הקנס המנהלי הוא לא זה שדן בבקשה

הגיש המפר לממונה כתב התחייבות והפקיד עירבון לפי סימן זה, בתוך 30 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף 16, לא יוטל עליו עיצום כספי בשל אותה הפרה, לא הגיש המפר לממונה כתב התחייבות או לא הפקיד עירבון, בתוך התקופה האמורה, ימסור לו הממונה הודעה על כוונת חיוב בשל אותה

לדעתנו צריך לשקול היטב אם לא להסתפק רק בפרק

העירבון. זה פרק שדורש מיומנות מאוד מאוד גבוהה של מי שעוסק בעיצומים הכספיים. בדרך כלל מוסיפים אותו בשלב מאוחר יותר, אחרי שהמנגנון הזה מופעל. מה

זה אני אמרתי על השר, השר ממנה. אני מוטרד מזה שאני אחזור לשלטון וייתנו בידי חופש פעולה. אל תהיה מוטרד, זה ייקח הרבה זמן. לא

שונות. עיצום כספי בשל הפרה של הוראות לפי חוק זה ולפי חוק אחר 20. על מעשה אחד המהווה כמה הפרות לפי חוק זה, המנויות בסעיף 2 או לפי

וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור. פרסום

אז לא דיברתי לריק. מכל מקום אתה צודק שגם בהקשר ההוא יש איזה שהיא שחיקה בעיקרון תקנת השבים מכיוון שדברים מתפרסמים בצורות כאלה ואחרות שהן לא במסגרת המרשם. אין אפשרות להתגבר על כל המכשלות שיש,

בהקשר הזה את אותו רעיון, שאחרי תקופה מסוימת שהגוף שהפר

לא הכול שונה, יש דברים ששונו ויש דברים שלא. זו מטרת המקסימום שלי.

ונתייחס לגופו של עניין, יש סיכוי שנצליח,

אני חושב שהיועץ המשפטי של - - - לא הבנתי. אולי אם תרשי להסביר, ממש בדקה אחת ועם רצון טוב,

בסך הכול זה להזיז פסיק, ברגע שמזיזים פסיק

אבל אני לא מבטיחה, כרגע דעתי שלא, אבל כדאי תמיד לבדוק את עצמנו. אנחנו יכולים להתחיל בבקשה, רעות. אז אנחנו נעבור מהתחלה על כל החלקים שמסומנים בצהוב ובירוק, שאלה החלקים שהוספנו ונסביר אותם אחד אחד. השינוי הראשון, הורדנו את המילים

לא, דובר גם על רבנים פיקודיים וזרועיים. להבנתי לפחות האישית ניתן להסתפק בעובדה שאדם כיהן בתפקיד בכיר מאוד ברבנות הצבאית ודי בכך. יש להניח שאם הוא כיהן בתפקיד הזה אז הוא

לאותו רב מקומי או רב עיר שיש לו את - - - יש לו עניין בכשרות, הוא רוצה להיות רב עיר.

לא מדברים על רב צבאי ראשי, מדברים על רב צבאי. יש עשרות,

כן, יש ערים בארץ שאין להם מועצה דתית,

אז היא מוסמכת לתת - - - בוודאי, גם היום היא מוסמכת. אם יסמיכו אותה. זה לא אוטומטית.

יש מלא כאלה. אני רק רוצה להעשיר את הוועדה בידיעה. למשל המועצה הדתית באור עקיבא - - - רגע, כשאני

איזה הערה, על איזה מסכן? לא, כי אני לא מסכן.

ירושלים זה חתיכת סיפור. מי שאני רוצה

זו תהיה סיבה מספיק מוצדקת. אפשר להמשיך, בבקשה?

מאלה: לעניין תחום מועצה דתית שמכהן בה רב עיר או רב מקומי רב העיר או הרב

לא, בעיר שלו. אני מנסה להבין מה התכוונת. יש תשובה? כן, מוני

בבקשה, פילבר. היום ברשויות שבהן אין מועצה דתית אין שום הסדרה איך הרב המקומי עובד.

רב עיר או רב מקומי למחוק את המילים 'המכהן במועצה דתית מוסמכת'

וכל השאר זה בסדר, זה עובר. גם בסעיף (3) מוסיפים את זה? כמו בסעיף (2).

לא, אבל מוני לא התייחס, אני מפנה אותו לסעיף

לעניין תעודת הכשר למצרך מיובא רגע,

מועצת הרבנות הראשית. מועצת הרבנות הראשית, ולעניין זה רשאית היא להסתמך בקביעתה על תאגיד

אז מה אתה מציע?

אבל זה בעצם מה שגוף נותן הכשר מכתיב לאותו עסק. זה התקן.

מישהי אמרה לי פה שגם הברור מאליו צריך להיאמר.

למה היא רשאית ולא מחויבת? יש לה שיקול דעת.

היא לא מסמיכה אותו. ליאור, אני מסבירה שוב פעם את הנושא

הולכים לפי תאגידים מוכרים בארץ,

פה זה דרך המלך. אני השארתי את ההערה לעורך דין הראל, שבעניין של רב מוסמך,

הרי בסופו של דבר גם המועצה הדתית תהיה גוף נותן כשרות. לא,

זו שאלה שאני כבר מה השאלה? השאלה האם על מוצרים מיבוא חלים התקנים של הרבנות. אם המוצר הזה לא עומד בתקן הוא לא כשר. שלושה רבנים יכולים להביא אותו. החרגתם את הצבא,

ביבוא אין היום תקן, עכשיו מה יקרה? את כאילו מדלגת על זה. אם זה ברור אז זה ברור. נראה לי

שואל - - - טוב, אנחנו סיימנו עם היבוא, תודה רבה, אנחנו ממשיכים. תקן כשרות, רעות. תקן כשרות. רגע, הוא רצה לדבר על היבוא. בסדר, אני סיימתי כבר עם היבוא. הכול כבר

תוקפו של תקן כשרות יהיה לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.

אתה יכול לעזור לנו? זו שאלה שאני פשוט לא זוכר,

המהות של הדברים שלך, שזה יהיה גם בניסוח. מה אתה מבקש שייכתב, חבר הכנסת מקלב? כל מה שאמר עכשיו המנכ"ל. לא, תגיד לי מה אתה מבקש שייכתב. מה מטריד אותך? שיחייב. מה מטריד אותך? למחר את

יש לזה כמה הגדרות, עכשיו אנחנו אומרים שהרבנות קובעת כמה חומרי גלם,

כל מיני דברים בסיסיים בתוך מערכת הכשרות, ויש עוד נושא שנקרא השעות.

לא זה. מה כתוב בסעיף

זה חלק, כמו חומר גלם?

זה אותו דבר. איך קובעים אותו? זה צריך להיות חובה לקבוע,

'ואפשר לכלול בו', מה יקרה אם הרבנות לא תכלול בו.

חבר הכנסת מקלב, אם אני מבין אותך נכון, אתה מוטרד מכך שבתקן לא תהיה קביעה של שעות נוכחות, שלא יתייחסו בכלל לשעות נוכחות?

אוקיי, אז זה לא יהיה אפשרי, מכיוון

גם לוועדת השלושה וגם ל - - - כלומר זה נועד בשביל ש - - - נכון,

מטה, אבל לא סתם לקבוע כשלא צריך. אם הרבנות הראשית תקבע את התקנים כמו שצריך אז לא יהיה צורך בזה. זה תקנות רשות, השר רשאי לקבוע, הוא לא חייב

אני לא מומחה בניסוח, אבל המהות, אני כן יכול להגיד שצריך. אני חושב שאני מבין למה הוא מתכוון. תקן כשרות, בסעיף הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו,

כדי שלא יבוא גוף אחר ויגיד:

אצלי התקבל בחצי שעה.

אני אבהיר. אם הרבנות תקבע ארבע שעות

אם

הוא תקן שלא נראה לך אל תשתמש בו. לא, אבל כלפי הציבור. זה כלפי הציבור.

אבל זה כתוב אפשר, זה לא חובה. הוא מציע שזה יהיה חובה, זאת ההצעה שלו. מר רוזנר,

היא איך יעלה בקנה אחד תקן שבו יש שעות

לא קובעים רגולציה על תקן שלושת הרבנים. מה זאת אומרת? זה פסקה (2), אסור לו ל אבל השאלה היא אחרת, השאלה

נכון, היקף שעות הנוכחות וכו',

בהרבה מאוד פרמטרים. השאלה אם הנושא הזה באמת מוסדר בתקן הכשרות או בתכנית ההשגחה

אין בעיה, אתה תכתוב - - - ואז מה אתה מציע? למשל 'לא יפחת מ-'.

זה בוודאי שזה נכון. ברור שיש מקום לשיקול דעת. לא דיברנו על המקסימום, דיברנו על המינימום. תעשה טיפה יותר ותכתוב

התיקון הוא בפסקה (1). ב-2א(ב)(1). ב-2א(ב)(1) אנחנו מוסיפים שהתקן יכלול בין היתר את היקף שעות נוכחות המשגיח לפי סוגי עסקים.

אתה כותב שבתקן צריך להיות גם אריזה.

זה מספיק, תודה רבה.

שעות נוכחות המשגיח לפי סוגי עסקים,

למשל אם יש מצלמות בבית העסק באופן שוטף ומאפיינים נוספים

לא, אנחנו לא פותחים את זה. אתם ביקשתם,

הלכנו לפי בקשות שלכם. זה היה מאוד הגיוני, עכשיו אתה מרחיב לדברים שהם לא הגיוניים,

לגבי סעיף (ג1),

התנאי הוא הרגיל, הבסיסי, מי שרוצה להחמיר על עצמו בהצלחה.

מועצת הרבנות הראשית תקבע סמל תקן לכל תקן כשרות מועצה שהסדירה, לשאלה של חבר הכנסת אורי מקלב, מי שקובע את הסמל זה מועצת הרבנות

כלומר צריך להיות משהו מאוד פשוט בנושאים של התקנים

למשל היה סמל עם ייחודיות מאוד מאוד - - - מה, שעשוי מזהב? מאוד מגבילה, אם הוא היה נכנס לתמונה. אני חושש מזה שייקבעו סמלים כאלה שהם יהוו מגבלה בכל הנושא של הייצור,

השר יוכל להתייחס לזה בתקנות אם הוא ימצא לנכון. אנחנו כתבנו את זה בצורה מפורשת,

תוספת זה גם שינוי. אפשר להוריד, מבחינתנו זה נוסח. תומר, סליחה, 'עדכונם' היה בעקבות ההערה שלכם על הדרך שבה אפשר לשמור את הטיעון של זה, שם נכנס העדכון. הסעיף המקורי מדבר על ביטול ועל שינוי. העדכון, דובר על העקיבה, לצורך

זה אתר אחר שיפורסמו התקנים ואין בהם לוגו רבנות,

באתר של המשרד לשירותי דת. אם היית יודע שאדם שקונה את זה,

צריך באותה מידה לפעול ברגישות. אני חושב שוועדת השלושה זה שלושה

עורך דין תומר רוזנר ביקש שאני אמקד את הדברים שלי,

קינלי ביקש. קינלי, אבל חשבתי שאתה אומר את זה בשם

ימצאו את התקנים שהם מחפשים באופן פשוט.

אני לא מתאבד על זה. זה נראה לי שירות לציבור, זה רק

הרבנות קיימת 100 שנה, ועדת הרבנים, אתה לא יודע כמה תהיה, יכול להיות שתהיה ועדת רבנים ובעוד שנה היא תתפוגג. אתה רואה שלושה רבנים שמסכימים על הכול ביחד? הנה הראיה שאף אחד מהם הוא לא רב באמת. תומר לא שמע את ההערה שלי, מה יקרה אם בעוד שלוש שנים שאין ועדת

ובלבד שאין בדרישות אלה כדי להקל מדרישות תקן הכשרות האמור,

הסדר אחד בלבד של דרישות נוספות לכל סוג עוסק. תסבירו.

לא, כי זה כל דבר בפני עצמו. לא, אני רוצה לסיים את זה, שאנחנו נראה תמונה ברורה ואחר כך נתייחס

לכן אנחנו בעצם יוצרים כאן תת תקן שהוא חוסה תחת תקני מועצה. כלומר יש תקן רגיל, יש תקן מהדרין, ותקן המהדרין הוא

אבל אם אין לו אתר אינטרנט ואת מחייבת אותו להקים.

מה שאני מציע, חילופין, אם אין דבר כזה, שיפרסם באתר של הרבנות.

הוא לא כולבויניק. אתה יכול להכריח אנשים להקים אתר אינטרנט? כן, התשובה היא כן. למה?

גזרת הכשרות? שיפעיל רק את זה באתר והכול בסדר.

אנחנו משרתים פה את הציבור, זה כדי שהציבור יידע מה הדרישות שהגוף קבע.

האם העסק הזה עומדים בדרישות האלה ובמה הם עומדים.

יתלה את זה במודעה בעיתון? מי שלא רוצה לצרוך את האתר לא חייב, אבל ברגע שאתה גוף מוסמך רגולציה אז אתה הרי לא משרת רק את מי שהשקפתו כהשקפתך, אתה משרת את הציבור.

הרי בד"צ העדה החרדית,

לאנשי העדה החרדית וגם לא רק לחרדים, הם נותנים אותו לכלל הציבור בישראל, ויותר מזה, אנחנו יודעים שלא מעט אנשים בישראל צורכים את הכשרות הזאת. בלי אינטרנט ובלי ההנגשה. מה לעשות, שקיפות היום לא עובדת, לא בפקסים ולא באס.אמ.אסים.

ולכן כאשר בד"צ העדה החרדית,

מי שיצרוך את אתר האינטרנט שלו זה כולם למעט החרדים, וזה בסדר גמור.

אם זה היה נכון מה שיוליה אמרת, שהשיקולים של הבד"צ זה עסקי אז הוא היה פותח את אתר האינטרנט מזמן. תבינו דבר אחד,

סעיפים שכבר קראנו והם לא עברו תיקון, אנחנו לא

נכון, שהממלכה נותנת. זהו, מיצינו את הדיון. אתם מדברים על שוק חופשי ואתה מביא דוגמה מרשות מקומית,

יש גבול לחוסר אינטליגנציה שלכם, לא למדת ליבה? איזה שטויות אתה

אבל זה לא תנאי לתחולת האיסור. איסור ניגוד עניינים הוא איסור פר-סה, הוא איסור העומד בפני עצמו בלי קשר לשאלה אם ייקבעו הוראות או לא ייקבעו הוראות

זו שאלה ששאל היועץ המשפטי לגבי ההוראות של ממונה, אנחנו צריכים לחשוב על זה. אם יהיה צורך גם נחייב שיהיו תקנות או משהו יותר ממשי. אנחנו נרשה לך לעשות את זה. בסדר.

לעניין טוהר המידות כאמור בסעיף קטן (א)(1) חוות דעת ובה המלצה מאות היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך. עד מתי היא תקרא?

רב מוסמך של מועצה דתית, יש שם רב, נכון? רב מוסמך, בגדול דיברנו על זה מקודם בהגדרה. רגע, רגע, רגע, סעיף (ז)

כדי להיות מועצה דתית מוסמכת צריך לעמוד במספר כללים,

התנהלות מקצועית טובה ונכונה בתחום הכשרות בהתאם לחוות דעת שנותן הממונה על הכשרות ברבנות

אין אגרות יותר, זה שוק אחר של מחירים,

בדומה לגוף הפרטי.

שכתוב.

אתה תוכל לגבות איזה סכום שאתה רוצה בתחרות החופשית מבית העסק, להציג תכנית ולקבל אישור כמועצה דתית

יש גם אדם ריאלי.

בענווה אני אומר את זה,

רואה איך הכול הולך ומתמלא כל הזמן, הכוס הולכת ומתמלאת כל הזמן,

את לוקחת נושא שהוא פרופר הלכתי,

תשמע מה שהוא אומר לך.

אם זה לא מוצא חן בעיניך - - - לא,

סליחה.

לא גמרתי את הדברים שלי.

אנחנו עושים סבב. אני לא חייבת לקבל דקה.

היה פה דיון האם על החוק הזה שתי דקות להביע את העמדה זה מספיק. אני הייתי. טוב,

יש פה הכפפה של מערכת הכשרות לפוליטיקאים,

זה הכי חור שחור שיכול

בסדר, אנחנו נקריא את זה. עדיף לא להקריא. אוקיי.

התייחסות.

אין שום בעיה, שלוש דקות. ברשותך, הערה קצרה. בסעיפים האלה בהתחלה כתוב 'מועצה דתית מבקשת' אבל אחר כך חוזרים לתלם

000 שקל היום על כשרות ואני אגיד שאני לא רוצה לתת כשרות, אף אחד לא מוריד לי שקל אחד מהמיליון הזה, אני אלך לעשות כל מיני אירועים של תרבות תורנית וכל

אני משאיר לו את שיקול הדעת, הוא רב. אתה מסיים? אם ייתנו לי לסיים. הרב המוסמך, שהוא רב העיר או הרב המקומי, הוא חייב לפעול לפי הרבנות הראשית,

אנחנו לא יכולים בחוק הזה לאפשר שבמועצה דתית, בתחומי מועצה דתית אחת

זה קיים?

באישור היועץ המשפטי לממשלה.

זה יסוד היסוד. חברים, אני חושב שהנקודה ברורה, אנחנו יכולים להמשיך.

אפשר להתייחס? ממש בקצרה.

(היו"ר יוליה

כל הגופים שפועלים תחת הוועדה,

אין גוף אחד שהוא לא מסחרי ואתם משאירים את זה ככה. אני לא מבין מה דוחף אתכם. היא כן מסחרית, הגוף עצמו הוא

אם הוא יוציא תעודת כשרות שמבוססת על תקן כשרות של שלושה רבנים הציבור לא יידע שזה על תקן כשרות של שלושה רבנים.

הוא יידע שזה הרב עמר, זה הרב של ירושלים.

זה מה שאמרתי בדיוק. זו הטעיה.

אבל יש הבדל

אם הרב המוסמך סבור שניתן לפעול בהתאם לתקן הזה, שיפעל, אם לא, שלא יפעל. כדי ששר הדתות יוכל ללחוץ עליו ולאיים עליו שאם הוא לא יעבור לוועדת

אבל הרב של המועצה חותם על תצהיר שהוא

אפשר לתקן את זה,

בסדר? אוקיי, דקה, איפה זה?

'תקן כשרות, אחד או יותר' זו הכוונה פה?

אתה עדיין תיתן שירותי דת בתחומי נישואים.

ברירת המחדל צריכה להיות שאני נותן

לא. טוב, מיצינו את הנושא הזה. ההסתדרות. רציתי להתייחס לשתי

דיני עבודה,

אתה יכול להעסיק בן אדם דרך תלוש שכר, או דרך חשבונית או בכל דרך אחרת שמקובלת היום בשוק.

יכול להיות. שסעיף 9 אומר שיש הגבלה על כהונה ואחרי 12 חודשים אתם מעבירים אותו לכהונה של - - - לא. מה שחל חל, אם יתקיימו הנסיבות יחולו

) חזרנו לדיון. אנחנו סיימנו את הפרק הזה,

אנחנו בעמוד 15, בסעיף 2ג. סעיף (א) מתייחס לתעודת הכשר שגוף נותן הכשר נותן.

תעודת הכשר. תוקפה של תעודת הכשר יהיה לתקופה שלא תעלה על שנה, לפי לוח השנה העברי או עד למועד שבו הסתיימה בפועל תקופת הרישיון של הגוף נותן ההכשר, וכאן נוסף

אנחנו סבורים שהסעיף הזה מיותר. ציינו בדיונים הקודמים שסעיף כזה לא

ברור שאם יש הפרה של התחייבויות כספיות או התחייבויות שקשורות למישור המסחרי במרכאות של ההתקשרות

לבטל זה כאילו ביטול טכני, לשלול זה אומר שללו לו תעודת כשרות.

כשרותית. אבל בחקיקה - - - לא, תומר אמר שאפשר להשתמש בזה.

זה כאילו האחדת

אם אין התנגדות לזה שתקופת ההסמכה תהיה לפי תאריך עברי.

זה לא נותן מענה. זה גולש למקומות אחרים. קודם כל חברי הכנסת, אדוני, אתה אחר

מותר להגיד מה שרוצים,

אין לך ברירה, אתה חייב להגיד. יש לה סמכויות פיקוח ויש ממונה על הכשרות ויחידת פיקוח גדולה שמוקמת עם סמכויות שבחיים לא היו לרבנות. לכן הרבנות

השאלה אם הכוונה אצלכם בוודאות קרובה זה ההפוך של קרוב לוודאי וזה בעצם אותו דבר. זה בעצם אותו דבר. עוד נושא קטן שביקשנו לבדוק, לגבי הירוק.

אני אשאל אחרת, בעל עסק שלא משלם עכשיו - - - כבר שאלו על זה.

אתה רק

זו האחריות שלהם. מי שירצה לעבוד בחו"ל יקים,

כשרות, תאגיד

מי שאחראי על זה הוא אותו תאגיד שהוא חייב למלא את כל

גם כאן יעדכן הגוף נותן ההכשר או המועצה הדתית המוסמכת.

ב-(ג) יש פעמיים מועצה דתית מוסמכת.

גוף נותן הכשר או מועצה דתית מוסמכת ומשגיח מטעמם ינקטו את כל האמצעים הנדרשים ויבצעו את כל הפעולות הנדרשות באופן סביר במסגרת שירותי ההשגחה כדי לוודא את קיום הוראות תקן

על זה אני מניח שאין מחלוקת.

איך זה מתכתב עם החוק של גדעון סער שהיום פורסם לציבור? לא, אנחנו לא אמרנו שזה יורד.

כן.

הוא הפר חובה או איסור שהוטלו עליו כמשגיח מכוח חוק זה, הוא נהג בדרך שאינה הולמת את תפקידו כמשגיח, הוא גילה חוסר מיומנות, כישורים לקויים או ידע מקצועי חסר במילוי

אני אתחיל בזה שאני אגיד שחלק מהסיבה שיש כאן מחלוקת כי בגלל שיש לנו מחלוקות בינינו ואנחנו רוצים

חלק מההוראות כאן התקבלו ואנחנו רוצים לבחון אותן. אני אגיד לגופו של עניין שאחד מהעיקרים של ההסדר הזה הוא מעבר לניהול של התחום הזה בשוק חופשי. גופים נותני הכשר הם הגופים שינהלו את עולם שירותי ההשגחה,

אם יש צורך, הכנסנו את זה גם בנוסח, במקומות שבהם הממונה סבור שה - - - כלומר אתה רוצה להשאיר את העבודה לגופים ולא לתת אותה למדינה. נכון מאוד. אני רוצה להוסיף, משפט המשפטים לא נמצאים פה כרגע, אבל להבנתי יש גם אמירה מסוימת שלהפוך את זה - - - מה זה?

אני אענה.

יעקב, אתה רוצה להגיד משהו? אתה נראה לי עייף. אני בהלם, אני לא עייף. חבר הכנסת טורפז, הערה. רגע, הראל לא דיבר. עוד פעם, אנחנו בדיונים

יש גופי כשרות שהייתי אומר שצריך לתת את האחריות להם ויש גופי אחריות שדווקא - - - אז מה אתה עושה ככלל לכולם? בעולם שאני נמצא, הייתי לאחרונה במשרד התחבורה,

הגוף נותן הכשר לא יקבל שום מידע מהמשטרה. הוא פונה לממונה, אומר לו שהוא רוצה להעסיק את המשגיח זה וזה, הממונה

איך הוא יבדוק? הממונה פונה למשטרה.

כלומר 4,000 משגיחים - - - יבואו עכשיו ממלאי מקום.

חבר הכנסת אשר, תשע ועשרה, מישהו מעביר פה מהר? אפילו התפללנו ערבית. אז אני שואל, מה זה נקרא שלא יוכל לשמש באותו תפקיד, מה זה באותו תפקיד? הוא לא יכול להיות

אני מעלה דברים שהם מאוד ענייניים לגופם של עניינים. אני שואל אם, בהנחה שהסטנדרט של הרבנות יהיה משגיח כשרות

אלא אם כן יגידו למשגיח בשבת: נתראה במוצאי שבת. הרי האירוח ניתן היום בין כה ובין כה, ההבדל היחיד הוא שזה לא שחור מתחת לשולחן, זה בדרך המלך. זה לא שחור, זה לבן, כתוב משגיח על החדר.

מה אנחנו עושים עכשיו אם לא דנים בסעיפים? היא אמרה שיהיה דיון נוסף. אז אנחנו מקיימים דיון ויהיה דיון נוסף. כל הירוקים, אני לא מתייחס אליהם,

אחת, הוסבר לנו

או איך שתקרא להם, כדי לוודא שאין לו, לא כתב אישום ולא חקירות ולא הרשעות וכו' וכו' וכו'. זו עבודה בירוקרטית גדולה. מצד שני אותו משגיח לא יכול להתקשר עם שום גוף נותן

אני אומר שני דברים. כן או לא קודם. אני אלך שאלה ראשונה, לפי הסדר. מאוד ברור, אני חושב, בניגוד למצב הקודם שהיו סמכויות גם למשרד לשירותי דת וגם ברבנות

במצב החדש מי

להיפתר, כי כולם ברבנות. זה רק מחזק את הרבנות.

שהממונה - - - זה נכון, כי המנכ"ל לא מנפיק תעודות הכשר, אבל כשאתה שם ממונה על כשרות למי הוא יהיה כפוף? למנכ"ל

מוני, תן לי לגמור את הדברים. לא, רק אל תגיד חצי מהדברים שאמרתי. יניב, מה אתה מנסה

אומר לי: לא מעניין אותי, שיסתדרו. אל תכניס מילים שלא אמרתי, בבקשה, יניב, אני מכבד אותו. מוני, תן לו לסיים. אני אתן לך להתייחס. תנו לנו את ימינו.

ברגע שהמשגיח עובד בגוף כלכלי, הוא מזהה כל מיני פרצות באותו עוסק, מה שקרוי בחוק, אז ברגע שהוא יותר מדי יגלה דברים מסוימים, והוא נתון לחסדיו של הגוף הכלכלי,

כי זה באמת נטו הוצאות, אין שם שום רווחים, ברגע שאתה מכניס גוף כלכלי הוא צריך להרוויח. אם הוא צריך להרוויח הכול יושת על הלקוח.

איך פתרנו את זיקת משגיח מושגח כשגוף כלכלי הוא זה שמחליט בסופו של דבר מה יקרה עם המשגיח.

כשאתה צריך מפקחים, כשהיום יש חמישה ואתה צריך להכפיל את זה בכמה מאות, זה עולה כסף,

לא, בזה לא הייתי שותפה. אני יכולה להבטיח דבר מאוד פשוט, כל מה שצבוע בנוסח בירוק ביום חמישי נביא לכם את ההמלצה של הוועדה, נקיים על זה דיון, שום דבר לא

הם ממשיכים לעבוד. איך הוא מגיע עכשיו לאותו גוף נותן הכשר? הגוף נותן הכשר עוד לא קם, זה ייקח עוד זמן, זה לפחות חצי שנה

בוודאי, הוא מושכל. כן, בטח.

חמישי. מיצינו את הנושא, אני ממשיכה את ההקראה. פייק, הכול פייק. שאלה בקשר לסעיפים האלה.

עלה בזום מנהל מחלקה. אני אמרתי לך תודה. אתם

הוא טען שזה מגביר את הזיקה של משגיח מושגח. כשאת רוצה לפתור את המשגיח מושגח ואת עושה את זה - - - השאלה אם אנחנו לא צריכים לקבל, אנחנו בתור מחוקקים, לא צריכים לקבל חוות

בעמוד 24, גם פה זה מה שנוסף למסמכים שמגישים בבקשה לרישיון: תכנית הכשרה למשגיחים מטעמו. אתם תשלחו את הנוסח המתוקן שאתם קוראים אותו הפוך עכשיו?

כל מה שאנחנו לא קוראים עכשיו זה דברים שהוקראו בדיון הקודם.

שקראת ב-2ט(א). כל הירוק, אני מבטיחה לכם - - - היא קראה 2ט(א) אבל הפוך.

אנחנו בעצם הוספנו כאן הבהרה שהוא יכול לתת רישיון ובלבד שהתקיים האמור בסעיף קטן (א1), בעמוד אחר כך מוסיפים גם את התנאים האלה. כמה תקנים מקבל הממונה בשביל לשלוט על כל האימפריה

הערה. אז נעצור פה, לירון. היה פה נושא של התאגיד בישראל, דיברנו על זה. אני מאוד רציתי שהעמותות יהיו מחוץ לדבר הזה, מרגי אגב תמך

זה בדיוק מה שאני שאלתי, איך זה עובד בפועל. הוא יתחיל לעבוד ויעבור את ההכשרה תוך כדי?

איך אתה קובע שצריך את ההכשרה הזו?

כשאתה דן על הבנקים, למה אתה בודק איזה תכנית הכשרה בנק עושה לעובדים שלהם? אתה משאיר את זה לשיקול דעתו של הבנק, נכון?

סליחה, לא, תודה.

יש עוד שאלות בנושאים האלה פה? תמשיכי, לירון, תודה. תכווני אותי. אני בעמוד 29, בסעיף 2יב. תנאים ברישיון, בבקשה. זה בעיקר תיקון

אבל יש הבדל בין משגיח לבעל תאגיד, נכון?

נכון מאוד, ולכן בדיוק בגלל זה - - - עם מי צריך

עם בעלי התאגיד, ברור, כי האחריות היא אחרת. לא רק זה, גם יש פה אינטרס כספי. ולכן הסעיף מנוסח כמו שהוא מנוסח, גברתי, שברישה של הסעיף מפורטים בעלי התפקידים ואז יש

אז יש הבדל מהותי, דיברנו על זה ואני לא מבינה את ההתעקשות על זה,

שזה עובד הכי מה שנקרא רגיל בכל הפירמידה,

וגם כמובן העבירות הן שונות.

אני מציע למחוק פה את המשגיח.

אז זה לא סירוב, זה ביטול.

או לחידוש,

ברגע שזה רשום בסעיף של אי מתן רישיון אז לא צריך לחזור על זה פה.

פסקה

אין כזה דבר,

הוסיפו כאן לגבי 'ניתן צו לפירוק מבקש הרישיון או מונה כונס נכסים לנכסיו או לחלק מהותי בשל אי תשלום או, 'או שמבקש הרישיון החליט על פירוקו

כל התיקונים שאתם רואים פה אפשר לשאול שאלה? האמת שאנחנו יכולים לסיים את כל הפרק,

בעמוד

שאלות נוספות?

אני חושב שלפי ההצעה שלך צריך לבדוק שבאמת שגוף הכשרות שמנפיק תעודה,

הוא לא יכול להעסיק אותו בלי זה. זה כמו שרוני לא היה יכול להיות מועסק במשרד האוצר בלשכה המשפטית בלי שיש לו רישיון עריכת

באיזה מרשם אתה מפרסם את זה?

אבל המועצה הדתית מקבלת הסמכה מהשר, לא מהממונה. הרישום לא קשור להסמכה. אבל בגופי כשרות כן עושים את ההפרדה בין הממונה, בין המשרד - - - בדברים שהם רלוונטיים. המרשם הוא

אשר יפקח על גוף נותן הכשר ומועצה דתית מוסמכת ועל שירותי ההשגחה של גוף נותן כשרות או מועצה דתית מוסמכת על עסקים. ממונה על מערך לאסדרת הכשרות 2כג. השר ימנה עובד

תפקידי הממונה יהיה אלה: לתת

אנחנו יכולים להעביר היום, הנוסחים האלה כתובים ברמה כמעט סופית ואפשר להעביר אותם גם היום בערב לוועדה, יש לנו מחר דיונים.

יכול להיות שזה הסדר כולל ויכול להיות ש אנחנו מדברים על ההליך. תומר, זה יהיה מוכן לחמישי. אני לא בטוח שזה אפשרי. תומר, להכניס את הדבר הזה בלי הסעיפים הכוללים

אתה לא גורע משהו שיש ליבואן היום ואתה לוקח לו את זה.

אתה נותן ליבואן משהו ואז אתה אומר שאת מה שנתת אתה לא תיתן למי שלא יעמוד בכך וכך. אני לא נתתי ליבואן שום דבר.

היבואנים כאן הם לא שחקן בכלל. הם בכלל לא רלוונטיים לחוק הזה. הם רלוונטיים, הם לא היו שחקן בחוק הזה.

הוא בעל ניסיון של שמונה שנים לפחות בתחום הכשרות וכן בעל ניסיון של ארבע שנים לפחות בתפקיד ניהולי בכיר. סעיף (ג)

תנאי נפרד. סעיף (ג) צריך להיות (3). הוא לא

יש לנו הערה לגבי העניין של חמש שנים. זה מה שסוכם בפעם הקודמת בישיבה. מוני אמר את זה, חמש שנים. אני אומר משהו.

להכניס לחוק התייחסות גם לתקופת הכהונה וגם לעניין דרישות הסף. אנחנו הצענו הצעה, תיכף תגיד פה רותם ממשרד המשפטים הערה לעניין